בוקר טוב לכולם. אני קצת בלחץ היום אחרי לילה לבן במליאה ובכל זאת, התעקשתי לקיים את הדיון בגלל האנשים שהוזמנו. אני מתנצל בפני אלה שקיבלו הודעה על דחייה